מכתבו של יושב-ראש הכנסת בפועל בדבר הודעה על הרכבת הממשלה. החלטת ועדת הכספים כדלקמן: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשס"ט 2009, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 30), התשס"ח 2008. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר-יומה של הכנסת: בחירת יושב-ראש הכנסת. חברי הכנסת, על-פי סעיף 1 לתקנון הכנסת, הבחירה של יושב-ראש הכנסת נעשית בהצבעה גלויה. הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה, ואני מבקש לשאול אם יש מועמדים. חבר הכנסת סער, יש לך מועמד?

היושב-ראש,

להיות יושב-ראש הכנסת השמונה-עשרה. תודה רבה, אני מאוד מודה לך. יש מועמדים נוספים? יש הצעות למועמדים? אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד

מי שנגד מצביע נגד. נא להצביע. רבותי, לבטל. בוטלה ההצבעה, אני מבקש מכולם להירגע, אנחנו נצביע מחדש. ובכן, מי שבעד יצביע בעד, מי שנגד,

ויש גם אפשרות להימנע. נא להצביע. ההצעה לבחור את חבר הכנסת ראובן ריבלין ליושב-ראש הכנסת נתקבלה. ובכן התוצאה היא, 90 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. רבותי חברי הכנסת, אני מבקש לחזור למקומות.

רבותי חברי הכנסת, נא לשבת.

רבותי, אני מבקש מכולם לשבת במקום. אני מבקש פעם נוספת. חבר הכנסת בגין, חבר הכנסת

אני לא מכיר חבר הכנסת בר-און.

תסלח לי.

רוני בר-און, נא לשבת. אדוני שר האוצר. עד כאן. כל אלה, תקרא להם שר, שר, שר.

לפני שש שנים זכיתי לראשונה באמונכם, כאשר בחרתם אותי לכהונת יושב-ראש הכנסת השש-עשרה. לקראת היום הזה שבתי לרגע אל הדברים שאמרתי אז, בהתרגשות רבה,

בדחילו וברחימו. שבתי אל התקווה, אל תפילתי שלא תארע תקלה על-ידי, אל האמירה שלפיה הכנסת היא בית זכוכית, שיושביו עומדים בכל יום ויום מחדש למשפט הציבור, אל הקריאה לדיאלוג מכובד ומכבד, אך נטול מורך, עם הרשות השופטת, ואל דבריו של זאב ז'בוטינסקי במאמרו "על מיוריזציה",

ש"תמיד צריך לדאוג כי גם המיעוט ירגיש שהבית משותף, הוא גם ביתו שלו ולא מבצר של שונאיו ואויביו". ושבתי, אחי ורעי, גם אל הימים הרעים של קיץ 2005, אל הימים שבהם סבור הייתי כי הנסיבות מחייבות אותי להביע כאן, ומכאן, את כאב הקריעה, למרות תפקידי ואולי דווקא בגלל תפקידי, כשבאוזני מהדהדת אזהרתו, שבועתו, של מנחם בגין, מן הימים שבהם טעמה הארץ מעט מטעם האיום של מלחמת אחים, ומצפוני מחייב אותי לעשות הכול כדי שלעולם לא נגיע לידי כך. האמנתי אז, ואני מאמין בכך בכל לבי גם היום, כאשר הנני שב ומקבל מידכם בדחילו ורחימו שוב את הפיקדון, פיקדון הישיבה בראש הבית הזה, כי הכנסת הזה איננה רק בימה של טקסים, אלא זירת ויכוח המחלוקת וההכרעה. המשנה במסכת תמיד מספרת, כי ברגלים נהגו שלא לדשן את המזבח, מפני שהוא נוי למזבח.

ברגלים, כאשר הצטבר על המזבח אפרם של הקורבנות שהביאו עולי הרגל הרבים שבאו לעלות, להיראות, להשתחוות לפני אדון הכול, דווקא אז נמנעו מלפנות את האפר מעל המזבח, מפני שדווקא האפר הזה, השחור המלוכלך, שלכאורה אינו אלא הפסולת, דווקא הוא יפה למזבח יותר מכל קישוט, בהיותו מבטא נאמנה את תכליתו של המזבח, את תכליתה של העלייה לרגל ואת תכליתו של בית-המקדש כולו. ובכן, האמנתי לפני שש שנים, ואני מאמין גם היום, כי המחלוקת, הוויכוח, הדיון הנוקב, ואף זעקת המחאה והתסכול של המיעוט, כל אלה יפים לבמה זו, יפים למליאה זו, טובים לה לכנסת מאלפי זהב וכסף. אני מאמין כי לא נבחרנו כדי לשמש ניצבים, אלא כדי ליטול חלק פעיל, חלק מרכזי, במעשה הדמוקרטיה. ומהו מעשה הדמוקרטיה? ומה תכלית ישיבתנו כאן? מספרת הגמרא בברכות דף ד' על הפסוק בתהילים "לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני" כך אמר דוד לפני הקדוש-ברוך-הוא: ריבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם,

ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליה כדי לטהר אשה לבעלה. ובכן, חברי הכנסת, לא נבחרנו כדי לשבת אגודות אגודות בכבודנו, נבחרנו כדי ללכלך את ידינו בקשייו, בצרותיו, בזעקתו, בכאבו של הציבור ששלח אותנו. אולי זה לא תמיד אסתטי, אולי זה לא תמיד נעים, ואולי יש הסוברים שזה לא ממלכתי, אבל זו האמת. הבית הזה הוא ביתו של העם, לא של נבחרי העם, ואם בבית הזה על תפארתו לא יישמע קולו של העם, מה בצע לנו בו? מה בצע לנו באולמותיו הממוזגים רחבי הידיים, האם רק כדי להיראות ולהראות את העושר, עושר כבוד מלכותנו ואת יקר תפארת גדולתנו? ייעודו של הבית הזה הוא לעבודה, לכובד ראש ולשליחים אשר אינם שוכחים לרגע את שליחותם ואת שולחיהם. אם תהיה זאת שאיפתנו, כפי ששאפו גם בכנסות הקודמות, אזי נשיב ימיו של הבית הזה כקדם. אזי נשיב את איתנותו ואת עוצמתו של המשכן הזה בעיני העם, נשוב ונהיה אנחנו, שליחי העם, ראויים להכריע בשאלות שברומם של עם ומדינה. ברשותכם, חברי הכנסת, אני רוצה להודות בשמי ובשם כולכם לחברתי, יושבת-ראש הכנסת השבע-עשרה, חברת הכנסת דליה איציק, אשר השכילה לגדל ולפאר את הכנסת כראוי למשכנה של הדמוקרטיה, ואת הכול עשתה בממלכתיות ובמכובדות רבה, כדי לרומם את הכנסת בעיני העם ולהשיב ימיה כבראשונה. תודה מיוחדת לידידי-ידידנו, רעי-רענו, חבר הכנסת מיכאל איתן, אשר בששת השבועות שבהם ניהל את הכנסת ביד רמה הוכיח לכולנו שעדיין מצויים בקרבנו פרלמנטרים בעלי יכולת ושיעור קומה יוצאי דופן, ועל כך גאוותנו. אסיים בתפילה הנאמרת במוסף ראש השנה ויום הכיפורים: אלוהינו ואלוהי אבותינו, היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל. הורם מה שיאמרו, הבינם מה שידברו, השיבם מה שישאלו, ידעם איך יפארו, שלא ייכשלו בלשונם ולא יינקשו בשינונם ולא יבושו במשענם ולא ייכלמו בם שאונם ואל יאמר פיהם דבר שלא כרצונך, כן יהי רצון. עכשיו לעבודה. לפני שנעבור לסדר-היום, לישיבה המיוחדת של הכנסת לציון 30 שנה לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים בכנסת, הודעה ליושב-ראש הוועדה המסדרת. אדוני יושב-ראש הוועדה המסדרת, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נתבקשתי על-ידי יושב-ראש סיעת העבודה להודיע כי במקום חבר הכנסת איתן כבל ישמש כחבר הוועדה המסדרת חבר הכנסת דניאל בן-סימון. לדעתי, צריך להצביע על ההודעה, זו חוות הדעת של היועצת המשפטית. אם כך, קודם כול חשוב שנקיים את הוראות הייעוץ המשפטי. רבותי חברי הכנסת, אני מעמיד להצבעה את הודעת יושב-ראש הוועדה המסדרת. אני מבקש מכולם להצביע.

מי נגד? ההצעה בדבר הרכב הוועדה המסדרת נתקבלה. ובכן, 67 בעד, שניים נגד, שניים נמנעים. אני קובע שהודעת יושב-ראש הוועדה המסדרת אושרה. נעבור לסדר-היום. אדוני ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, מכובדי, עדיין ראש האופוזיציה וראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שופט בית-המשפט העליון אליקים רובינשטיין, מבקר המדינה השופט מיכה לינדנשטראוס, חברי הכנסת בעבר ובהווה, מכובדי, זקן הסגל הדיפלומטי שגריר קמרון, מכובדי, שגריר מצרים ורעייתו הגברת נהלה רידא, מכובדי, שגריר ירדן, מכובדי, סגן שגריר מצרים, אדוני הציר הפוליטי בשגרירות ארצות-הברית, ראש מרכז מורשת מנחם בגין הרצי מקוב ואנשי המרכז כולם, עלי לציין כמה אנשים, את השופט אליקים רובינשטיין, יחיאל קדישאי, דן פתיר ומאיר רוזן, משתתפי מפגש קמפ-דייוויד הראשון, שבו השתתף ונטל חלק גם השופט רובינשטיין, אורחים נכבדים, היום אנו מעלים על נס את אחד המהלכים המדיניים המשמעותיים ביותר בתולדות מדינת ישראל, הסכם השלום עם מצרים, הגדולה במדינות ערב, שכנתנו מדרום. היה זה הסכם שחולל שינוי של אמת, היה זה הסכם שעורר הדים והכה גלים, ולא בכדי. היה זה הסכם אשר קולו נישא מקצה הארץ ועד קצה, לא רק משום שהיה נחשוני וסולל דרך, אלא הרבה בזכות גודל האישיות ועוצמת החזון שהקרינו שני המנהיגים באותה שעה, שאומנם היתה גדולה אך גם מעורפלת ומדאיגה. בגין וסאדאת לא עשו את המובן מאליו באותם הזמנים. מסיבה זו היה זה אחד מרגעי השיא של מנהיגותם ודבריהם מהדהדים. (קטע מוקלט מנאומו של הנשיא אנואר סאדאת במליאת הכנסת ב-20 בנובמבר 1977 בשפה הערבית, להלן תרגום הדברים לעברית: שלום עליכם ורחמי האל. אין זו מערכה שלי בלבד ולא של המנהיגים בישראל. זוהי מערכה של כל אזרח ואזרח על אדמותינו כולנו. "ועמו אנו תמימים". ואמת דברי האלוהים

שלום עליכם. קטע מוקלט מנאומו של ראש הממשלה מנחם בגין בטקס חתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים, ב-26 במרס

היות שאינני חבר הכנסת, לא יכולתי להצטרף ל-90 חברי הכנסת שהצביעו עבורך. אין ספק שזאת היתה הפגנה מכובדת ומעוררת כבוד של תמיכה של הכנסת, על מפלגותיה השונות, בבחירתך פעם נוספת לתפקיד יושב-ראש הכנסת. אני משוכנע שאתה מצטרף אלי לדברי הברכה ליושבת-ראש הכנסת שכיהנה בכנסת הקודמת, הגברת דליה איציק, שמילאה את תפקידה בצורה שעוררה, גם כלפי הכנסת וגם כלפיה אישית, הערכה, כבוד וחיבה של כל הקהל העצום שמגיע לכאן מדי שבוע, ונדמה לי של עם ישראל כולו. תודה רבה לך, הגברת דליה איציק, על הדרך המכובדת והראויה שבה כיהנת כיושבת-ראש הכנסת. ולך, אדוני היושב-ראש, אומר: אתה כבר מתנהג כבקי ורגיל, ובצדק, כי זו לך הרי קדנציה שנייה, פעם נוספת שאתה נבחר ליושב-ראש הכנסת. למיטב זיכרוני, בפעם הקודמת היה לך יותר קשה להיבחר, גם בסיעה ואולי גם בכנסת, מה שמוכיח שהניסיון הראשון אתך בהחלט עורר בקרב חברי הכנסת, בוודאי הוותיקים ואולי גם החדשים, רצון לראות אותך פעם נוספת יושב על הדוכן הרם הזה. אני מאחל לך שתשלוט בכנסת ביד רמה ותנהיג את הכנסת באופן שיעורר כלפיה כבוד רב בקרב כל רואיה

בהצלחה לך. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שרים, חברי הכנסת, כבוד שגרירי מצרים וממלכת ירדן בישראל, נציגי הממשל של ארצות-הברית, מכובדי אורחי הכנסת, לפני 30 שנה, על מדשאת הבית הלבן, נעשתה היסטוריה. ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ונשיא מצרים אנואר סאדאת חתמו על חוזה השלום, ונשיא ארצות-הברית של אמריקה ג'ימי קרטר הוסיף את חתימתו כעד וכשושבין. בגין פנה בנאומו אל סאדאת, שותפו לחתימה, בדברים הראויים להיאמר על בגין עצמו ולהדהד באוזני כל ראש ממשלה בישראל: "בעומדך מול פני שנאה ומשטמה הוכחת את קיומו של הערך האנושי המסוגל לשנות את ההיסטוריה, אומץ-לב אזרחי. מצביא גדול אמר פעם: לעתים קשה יותר להוכיח אומץ-לב אזרחי מאשר עוז צבאי. אתה הוכחת את שניהם. אך עתה הוא הזמן לכולנו לגלות אומץ-לב אזרחי כדי להודיע לעמינו ולאחרים: לא עוד מלחמה, לא עוד שפיכות דמים, לא עוד שכול,

סלאם,

אביב היה בארץ, וישראל לבשה חג ביום חתימת השלום. אבל הבה נודה על האמת: שום דבר לא ידמה ולא ישווה לתחושת ההתעלות שאפפה את אזרחי ישראל כשנה וחצי מוקדם יותר, בשעת ירידתו של אנואר סאדאת מכבש המטוס בנמל התעופה בן-גוריון, ובעומדו מול הדוכן כאן, במשכן הכנסת בירושלים. אז באמת

אין ביטוי מדויק יותר לתאר את התחושה. אך התחושה הזו, של התרוממות הרוח, לא היתה נחלת כולם. האווירה הציבורית לאחר מלחמת יום הכיפורים לא היתה פשוטה, הרוחות סערו, אלפי חיילים נהרגו. ראש הממשלה בגין החל את כהונתו עם ציפיות הפוכות לגמרי מאלה שהגשים בפועל לאחר מכן, עת צעד באומץ לשלום. היו נימוקים רבים מדוע לא להסכים לשלום עם מצרים. אמרו שהמחיר גדול וכואב מדי, טענו שמצרים היא אויב מסוכן שלא יעמוד במילתו, פרשנים ומומחים ניבאו כי ישראל תאבד את ביטחונה בדרום, ואת העומק האסטרטגי שלה. קשה לשכוח את אמירתו של משה דיין, שותפו של בגין, אשר לפני תחילת תהליך השלום עם מצרים אמר: "עדיף שארם-א-שיח' ללא שלום מאשר שלום ללא שארם-א-שיח'

כחבר כנסת צעיר, האמנתי בנימוקים הללו. גם אני לפני 30 שנה חשבתי כי אין להסכים לחתימת הסכם השלום עם מצרים, בנסיבות כפי שהיו קיימות אז. אצל בגין נפלה ההכרעה. הוא החליט באומץ. איני יודע מה חלף בראשו באותה העת, לא שוחחתי עמו לפני קבלת ההחלטה. אני יכול רק לשער, כמי שישב בכיסא המייסר של ראש ממשלה, שמנחם בגין ידע בסתר לבו, גם אם לא חשף זאת בפני אדם, גם אם לא אמר זאת למקורביו, שיש רק דרך אחת לעשות שלום, לוותר על כל שטח סיני כולל שארם-א-שיח'. אני מאמין שכאשר שלח בגין את משה דיין לפגישה עם יועצו של הנשיא סאדאת, הוא בעצם כבר החליט. זהו הרגע המכונן. זהו הרגע שבו מתעצבת היסטוריה.

היה זה גם יכול להיות הרגע שבו מתקבלת החלטה להמשיך ולדרוך במקום ולהחמיץ את ההזדמנות. קווי דמותו של מנחם בגין סורטטו בהחלטיות ברורה,

כזו שלא ניתן לטעות בה. רק כך ניתן להסביר החלטות אמיצות במישור הביטחוני, החלטות אשר הביאו לשורה של פעולות שסחפו את הדמיון, הגנו על עם ישראל והסירו מעליו איומים קיומיים. היום, עם סיום תפקידי, ברור לי יותר מכול שהתכונה החשובה ביותר הנחוצה לראש ממשלה, כל ראש ממשלה, היא היכולת להחליט. לראש ממשלה של מדינת ישראל נחוץ דבר נוסף, האומץ לקבל החלטות קשות. העוז להכריע, גם בתנאים של חוסר ודאות. חברי חברי הכנסת, חוזה השלום עם מצרים הוא אחד מההישגים האסטרטגים החשובים ביותר של מדינת ישראל. החתימה על החוזה ניתצה באחת את הדעה הקדומה, שבה החזיקו רבים וטובים מקרב אזרחי המדינה, ואולי אף רוב רובם, שהשלום בין ישראל לערבים איננו אפשרי בדורנו והוא אולי חזון לאחרית הימים. השלום היה לעובדה מוצקה מאז ועד היום. תחת גבול עוין ודרוך לחידוש מעשי האיבה נמתח גבול שלום ארוך בין שתי הארצות, ויחסים דיפלומטיים וקשרים מדיניים אינטנסיביים מתנהלים בין הממשלות. אזרחים ישראלים רבים פקדו את אתריה המונומנטליים של ארץ היאור וקווי תעופה ותחבורה יבשתית פתוחים לתנועה. ועיקר העיקרים, קוימה ההבטחה "לא עוד מלחמה, לא עוד שפיכות דמים". במבחנים רבים נבחן השלום בין מדינת ישראל למצרים, מנהיגת העולם הערבי, ונותר איתן: רצח סאדאת, זכרו לברכה, מלחמת לבנון הראשונה שבמהלכה כבש צה"ל בירה ערבית, ההתנגדות הכלל-ערבית והחרם על מצרים, האינתיפאדות, גל האיבה הפונדמנטליסטי האזורי מבית-מדרשה של טהרן,

היו גם ימים של מתח, של חששות, של מחלוקות, אך השלום והאינטרס המשותף בו

יחסי ישראל-מצרים הם יחסים אסטרטגיים. בלי השלום עם מצרים לא היה לנו הסכם שלום גם עם ירדן, ולא היו נפתחים השערים למשא-ומתן להסדר עם הפלסטינים ועם הסורים. הטבו על שלום עם מדינת ישראל נשבר, והביטוי הממשי לכך כיום הוא החלטת הליגה הערבית על בסיס תוכנית השלום הסעודית. שיתוף הפעולה ושותפות האינטרסים בין ישראל למצרים באים לביטוי באין-ספור מגעים דיפלומטיים, בשיחות אישיות ובפגישות רבות, בדרגי עבודה, בדרגים מיניסטריאליים ובדרג המנהיגים הרם ביותר, המתנהלות ברוח טובה וידידותית מאוד. משברים נפתרו וחילוקי דעות יושבו בצורה ראויה. מצרים, בהנהגתו האמיצה של נשיאה חוסני מובארק, ממלאת תפקיד מרכזי בהנהגת גוש המדינות הערביות המתונות המתנגדות לטרור ובהצבת סכר בפני חתירתה המסוכנת של אירן להגמוניה אזורית. גם תפקידה הפעיל של מצרים במאמצים לנצירת האש במבצע "עופרת יצוקה" היה מועיל מאוד. תיווכה במאמץ הגדול שעשתה ממשלת ישראל לשחרר את החייל גלעד שליט מוסיף להיות חיוני להצלחה, אשר, אין לי ספק,

גם אם היא מתאחרת.

ממרום 30 שנה, אנו חוזים בתוצאות החלטתו האמיצה של מנחם בגין לחתום הסכם שלום עם מצרים. היום, לאחר שנות דור, אפשר להבין מהי משמעותה ההיסטורית של החלטה שקיבל מנהיג אשר בידו האומץ לקבל החלטות. כך עלינו לראות את החלטתו של יצחק רבין בחתימה על הסכמי אוסלו ולאחר מכן בחתימה על הסכם השלום עם ירדן. ההחלטה על תהליך אוסלו לא היתה קלה, אני בטוח בכך, וגם לה התנגדתי. אף שהיתה כרוכה בלא-מעט בעיות, היא עדיין היתה מופת לאומץ לבו של מנהיג. וכך, בדיוק באותה מידת אומץ אפשר לראות את החלטתו של קודמי, אריאל שרון, אשר החליט להיפרד מרצועת-עזה וליישם את תוכנית ההתנתקות, בניגוד מוחלט לכל דרכו הפוליטית-המדינית במשך שנים רבות. הביאה עלינו מטח של "קסאמים". נאמר לא אחת, גם שרון אמר זאת, כי "מה שרואים מכאן, לא רואים משם". זו איננה כל האמת. כשיושבים כאן, במקום שבו ישב ממחר בנימין נתניהו, האחריות גוברת על שיקולים של נוחות. כשנמצאים שם, השיקולים יכולים להיות אחרים. כשנמצאים כאן, במקום המיוחד שבו יושב ראש ממשלה, האחריות הלאומית גוברת על כל שיקול אחר. זהו המבחן. זוהי נקודת ההכרעה. זה מה שמבדיל פוליטיקאי ממדינאי גדול. אדוני היושב-ראש,

מכיוון שזהו אחד המעמדים האחרונים שבהם אשתתף בכנסת, אני מבקש להפנות את דברי הסיום למי שעומד בקרוב מאוד לרשת את מקומי, ראש הממשלה המיועד מר בנימין נתניהו.

מקבל עליך את האחריות הכבדה ואת הזכות הגדולה להנהיג את מדינת ישראל בתקופה גורלית ומכרעת. אני מזכיר לך את הדברים שציטטתי מנאומו של מנחם בגין בעת חתימת חוזה השלום, על אומץ הלב האזרחי הדרוש כדי לשנות את ההיסטוריה. אותו מנחם בגין, שפרש בשעתו מממשלת האחדות של גולדה בגלל הסכמתה ליוזמת רוג'רס, והכריז כי בפרישתו מכהונתו יעתיק את ביתו לנאות-סיני, הוא שוויתר על כל שטח סיני למען השלום. זה אומץ לב אזרחי של מנהיג גדול. הינך מדינאי רב-ניסיון. קצרת הישגים וספגת גם מכאובים. אין בלבי ספק כי אתה מגיע לתפקיד ראש הממשלה מצויד בפרספקטיבה רחבה הרבה יותר מזו שהיתה לך בעבר. אין לי גם ספק בדבר נוסף: בתקופת כהונתך תצטרך להתמודד עם מציאות שלא היתה בעבר, מציאות לא קלה, אולי יותר קשה מכפי שהכרנו בעבר. פני אינם לוויכוח, וגם לא להתנצחות. איני עומד לנהל ויכוח על מדיניות עתידית. יש בינינו חילוקי דעות, מעולם לא הסתרנו אותם. נפגשנו לא פעם לדבר עליהם בגילוי לב ובצורה פתוחה. בדבר אחד אין בינינו חילוקי דעות: אתה תעשה את כל שנדרש, לפי אמונתך, כדי לחזק את עם ישראל ומדינת ישראל וכדי להביא את כולנו למחוזות שלום. אני מאמין בכל לבי כי על מדינת ישראל להמשיך לחתור לשלום עם שכנותיה. היום אני יכול לומר את מה שלא נתתי לו ביטוי מספיק לפני 30 שנה: אין מדינה יהודית בלי רוב יהודי מוצק ומובטח לדורות, ואין רוב יהודי מובטח וצפוי בארץ-ישראל השלמה, המאוכלסת במיליוני פלסטינים שכמהים למדינה משלהם או יהיו מוכנים להשלים עם מדינה אחת לכל תושביה, יהודים כפלסטינים. המסקנה ברורה: שתי מדינות לשני העמים. אין חלופה.

ההכרעה אם הציונות תמשיך להתגשם ולנצח במדינת ישראל, או, חס וחלילה, תאבד את זהותה ומהותה עם אובדן הרוב היהודי, היא בנפשנו. אי-אפשר לברוח ממנה. חזון שתי המדינות מקובל על ארצות-הברית, על האיחוד האירופי, על מדינות ערב ועל הקהילייה הבין-לאומית כולה, חוץ מאויבי השלום וארגוני הטרור. עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואין כלל קיום למדינה יהודית שאיננה דמוקרטית, תלוי בהגשמת החזון הזה. אסור לנו,

להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית למימוש חזון שתי המדינות לשני העמים בתמיכה בין-לאומית מסיבית. זה אפשרי. חלק גדול מהדרך נעשה. ממלאת-מקום ראש הממשלה ציפי לבני ואני הגענו עם הפלסטינים עד למפתן ההכרעה, נותרו עדיין פערים, שלפי דעתי ניתנים לגישור ולפתרון. המהלך המדיני האינטנסיבי היה פרי יוזמתנו, על יסוד האינטרס הלאומי הקיומי, ולא תוצאה של לחץ חיצוני או כניעה לתכתיב. לו ניתן לנו הזמן, אני מאמין כי יכולנו להציג הסדר מוסכם לאישור הממשלה והכנסת. ההכרעה לא קלה ולא פשוטה. מדובר בפשרה דרמטית כואבת וקורעת לב, אבל הכרחית.

זה נכון לגבי הפלסטינים וזה נכון גם לגבי הסורים. כך אני מאמין, וכך פעלתי בקיום הדיאלוג הבלתי-ישיר עם סוריה. גם ראשי ממשלות קודמים הבינו זאת ופעלו בערוץ זה. גם אתה עצמך פעלת בכיוון זה, ואתה ראוי לברכה על כך, ולא לגינוי. אך כדי להגיע לשלום שיביא לשינויים הגיאו-פוליטיים האסטרטגיים עם סוריה צריך גם כאן להשלים עם ויתור כואב, שובר לב. זאת הברירה שבה נצטרך להכריע. זו הברירה שאתה, יותר מכל אדם אחר, תצטרך להכריע בה. הדברים ידועים. עמדנו על סף כניסה למשא-ומתן ישיר עם הסורים. את כל הפרטים קיבלת, ועוד תקבל. הנתונים לפניך. קח את היוזמה לידיך באומץ, אל תירתע, וההיסטוריה תכיר לך טובה. אני מאחל לך ולממשלתך, מעומק הלב,

הצלחתכם היא הצלחתנו, הצלחתה של מדינת ישראל כולה. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת בנימין נתניהו. אדוני, ידידי וחברי יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין, ברכות על בחירתך לתפקיד היושב-ראש. אין בבחירה הזאת הפתעה. נבחרת פה-אחד,

היגיון ותקווה, ואני מרשה לעצמי להוסיף דבר נוסף, מתוך חיבה, חיבה עמוקה שרוחשים לך חברי הבית על תפקודך בתפקיד זה בפעם הקודמת, ועל תפקודך במהלך השנים כאיש ציבור, כפרלמנטר, כמנהיג בישראל וכאדם. וכל הסגולות האלה יעמדו לך בכהונה הזאת ובהמשך הדרך, אני בטוח. אני מבקש לשלוח תודה וברכה ליושבת-ראש הכנסת היוצאת, דליה איציק, על השירות הנאמן שנתת,

אלא גם למדינה, היינו הך. עשית זאת בצורה יוצאת מן הכלל, מעוררת כבוד וגם יוצרת סטנדרטים. הרבה תודה והרבה ברכה גם לך בהמשך. אדוני ראש הממשלה אהוד אולמרט, עוד תהיה לנו ודאי שהות לסכם את שירותך ותרומתך כראש הממשלה,

אני יכול לומר במעמד זה

בל יפקפק איש ברצונך האמיתי והכן להשיג שלום כולל למדינת ישראל, ובל יפקפק איש באומץ לבך בקבלת החלטות שהיו נחוצות כדי להבטיח את ביטחוננו. אני שותף לקביעתך שאומץ לב הוא התכונה החשובה ביותר למנהיגות. הרומאים נהגו לומר שאומץ לב הוא התכונה החשובה ביותר, כי הוא מבטיח את שאר הסגולות. בהעדר אומץ לב, מה תועיל חוכמה, ומה יועילו תכונות אחרות, אם ברגע המכריע לא יבואו לידי ביטוי? ועל כן, יש לך תרומה

ויש לך גם אומץ לב מוכח. אדוני שופט בית-המשפט העליון השופט אליקים רובינשטיין, שעשה רבות לממש את ההסכם שאנו מציינים ביום זה, מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס, נציגי ממשלת ארצות-הברית, שבלא חסותם ופעולתם ספק אם החוזה הזה היה נחתם, וגם אם היה נחתם, ספק אם היה מגובה באותן תמיכות מורליות, פוליטיות וחומריות שמלוות אותנו מאז, תמיכות שהן כל כך חשובות לביסוס השלום ולהרחבת מעגל השלום. אורחים נכבדים, חברי הכנסת, השלום בין ישראל למצרים שינה את ההיסטוריה והוכיח שאכן אפשר לכתת חרבות לאתים. הסכם השלום עם המדינה החשובה בעולם הערבי שינה את פני המזרח התיכון ויצר את השותפות היסודית בין שוחרי השלום באזור. השותפות הזאת רק הלכה והתחזקה במהלך השנים, ובייחוד בשנים האחרונות, לנוכח עלייתו של גל רדיקלי, דורסני ואלים שמאיים על כולנו,

אפשר בפירוש לומר שזוהי נקודת ציון לא רק בתולדות המזרח התיכון אלא בתולדות ההיסטוריה המודרנית.

הכניסה של מצרים למעגל השלום, ואחר כך של ירדן, שנציגיהן נמצאים כאן היום, ואני מברך אותם, היא כניסה לרגע מכונן ומחולל, ואולי אחד הביטויים הדרמטיים ביותר בתפנית הזאת התרחש מעל הבמה הזאת במקום הזה. כך פנה ראש ממשלת ישראל מנחם בגין ז"ל אל נשיא מצרים אנואר סאדאת בעת שניצבו כאן, שניהם, על במת הכנסת בירושלים: "אדוני נשיא מצרים", אמר בגין, "אנחנו מבקשים שלום מלא, אמיתי, תוך התפייסות מוחלטת בין העם היהודי והעם הערבי". 30 שנה חלפו, דור הלך ודור בא, והדברים נכונים היום כמו ביום אמירתם. אומץ לבם, חוכמתם וחזונם של שני האישים הללו, מנחם בגין ואנואר סאדאת, הפכו לפני 30 שנה את הבלתי-אפשרי לאפשרי. קריאתו ההיסטורית של סאדאת, "לא עוד מלחמה", דיברה אל לבם של כל הישראלים, ואכן צדק ראש הממשלה אולמרט, זה היה רגע מרגש, שאיש מאתנו לא ישכח. הקריאה הזאת הביאה לכך שאזרחי ישראל היו מוכנים לעשות ויתורים נדיבים ומרחיקי לכת למען השלום. ידידי, האמת היא שבכל פעם שישראל עומדת מול מנהיג ערבי שמחויב בכנות לשלום, היא נוהגת בדרך זו, בין אם מדובר בנשיא מצרים סאדאת ובין אם מדובר במלך ירדן חוסיין, בין אם זו ממשלת הליכוד בראשות מנחם בגין ובין אם זו ממשלת העבודה בראשות יצחק רבין. הישראלים מזהים שלום-אמת ברגע שהוא ניצב לפניהם, ומוכנים ללכת מרחק רב למענו. העם בישראל חותר לשלום, חולם על שלום,

השאיפה הגדולה לשלום והנכונות לפעול למענו בכל לב היתה קיימת בעמנו תמיד, ושלא יהיה ספק, שאיפה זו שרירה וקיימת גם היום במלוא עוצמתה. רק מי שטעם את טעמה המר של המלחמה, ואת היגון הנורא של השכול, יכול להבין את מלוא חשיבותו של השלום. הממשלה שאני עומד להקים תעשה הכול,

כדי להשיג שלום צודק ובר-קיימא עם כל שכנינו ועם כלל העולם הערבי. כל אחד משכנינו שיהיה מוכן באמת ללכת לשלום ימצא את ידנו מושטת לקראתו. לפני 30 שנה הוכיח אנואר סאדאת שהוא באמת מחויב לשלום. הוא בחר בפיוס, הוא נטש לצמיתות את דרך המלחמה. הוא לא דיבר שלום בעודו מתכונן בסתר למלחמה, הוא לא ניהל משא-ומתן עם ישראל בעודו מעניק מקלט לארגוני טרור. הוא דיבר על תקווה לעתיד חדש ושונה למצרים ולישראל, על דאגה לשלום חייהם של מצרים וישראלים כאחד. הוא התכוון למה שהוא אמר, מלה במלה.

אמר את הדברים גם במצרים, מול קהלים עוינים, מול הקהלים העוינים ביותר, הקיצוניים ביותר, אותם דברים שאמר כאן. אבל בסופו של דבר השלום אינו נבחן רק בהצהרות או בנאומים, חשובים ככל שיהיו. מבחנו האמיתי של השלום הוא בעמידותו, והשלום עם מצרים הוכיח את איתנותו ויציבותו בסערות הזמן. הוא לא התערער כהוא-זה מול מלחמות אזוריות, מול נחשולי טרור ומול שינויים עולמיים, ואף לא מול שינויי ממשלות, לא כאן ולא שם. ההסכם, שיש שחששו שיהיה קצר-מועד, הוכיח שהוא קבוע, מוצק ובלתי הפיך. ואני שואל, ידידי חברי הכנסת, מהו סוד כוחו של השלום הישראלי-מצרי? לדידי התשובה ברורה: קיומו של השלום משרת את האינטרסים העמוקים ביותר של שתי המדינות. הוא מבטיח לא רק את ההווה, הוא מבטיח את עתיד ילדינו ואת עתיד הדורות הבאים של שני העמים. אנחנו מקווים שהשלום עם מצרים יעמיק שורשים, שהוא יצמיח ענפי ברכה, שהוא ירחיב אופקים. נכון, היינו שמחים לו התהדקו הקשרים עוד יותר, וקודם כול בתחום הכלכלי, ואני מאמין שאפשר לעשות רבות בתחום זה, אבל היום אנחנו מציינים שלושה עשורים ללא שפיכות דמים, ללא קרבות, ללא אובדן חיים, וזה הישג כביר. ב-1956 הדבקנו, כילדים, חלונות נגד סכנת ההפצצות, וב-1967 ליווה העם כולו את הלוחמים בפרדסים, בחוצות הערים, במחנות, בצאתם לקרב. ב-1973 ראינו את הבזקי פצצות התאורה ושמענו את רעם התותחים מעל גדות תעלת סואץ. התאבלנו על חברים לנשק שנפלו והשתתפנו בסבל הנורא של המשפחות שאיבדו את היקר מכול. כך היה בישראל, ובדיוק כך היה גם במצרים. היום אנחנו מציינים שלושה עשורים של שקט, של שלווה, ועל השינוי ההיסטורי הזה צריך לברך בכל לב. אני רוצה לשלוח שוב ברכות מקרב לב לעם המצרי ולנשיא חוסני מובארק, שממשיך בדרך השלום. אני מבקש שנציין את הרגע הזה בכך שנחזור בדמיוננו אל אותו מפגש היסטורי, מעל במה זו של הכנסת, בין נשיא מצרים לראש ממשלת ישראל. מי ייתן שגם אנו נתברך ברוחם של שני מנהיגים דגולים אלה ונקבל על עצמנו לחתור בשקידה, ללא לאות, לכך שגם עם שכנינו האחרים יתגשם חזונם הנשגב לשלום. תודה רבה לראש הממשלה המיועד, חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מזמין את שרת החוץ ציפי לבני. בבקשה, גברתי. מכובדי, כבוד יושב-ראש הכנסת הנבחר רובי ריבלין, גם אנחנו, האופוזיציה העתידית שבכנסת הזאת, תמכנו בך היום, מתוך מה שאתה מייצג. לא מתוך המפלגה שאתה מייצג, אלא מתוך מה שאתה מייצג כאדם, ומתוך ידיעה כי תנהג ממלכתיות בתפקיד הזה, שניתן לך, מתוך ראיית טובת הכנסת, מתוך ראיית טובת העם. הרבה הצלחה, בשם כולנו. יושבת-ראש הכנסת היוצאת, חברת הכנסת חברתי דליה איציק,

גם סוג של פרידה ממך, בתפקידך כיושבת-ראש הכנסת, תפקיד שמילאת והבאת הרבה כבוד והערכה לבית הזה, למה שהוא מייצג. נהגת קלה כחמורה בכל דבר, כדי לשמור על כבודו, כבודנו, כבוד העם הזה, ואת כל זה עשית עם מלא אהבה לעם ישראל, שידע גם להחזיר לך אהבה, וימשיך לעשות את זה בכל תפקיד שתהיי בו. אדוני ראש הממשלה היוצא, מר אהוד אולמרט,

איזה נאום. מנהמת לבך דיברת היום. רצית לומר ולשתף בדברים שהיום הם מובנים מאליהם,

ואולי באמת לא היו מובנים מאליהם לפני הרבה מאוד שנים. מתוך נהמת לבך זעקת את אשר לא היה סיפק בידך, בידינו אולי, לעשות, וזה יקרה, זה יקרה, כי יש דברים שחייבים לקרות לעם הזה, כמעט לא משנה מי יהיה בתפקיד או מתי זה יקרה,

כבוד ראש הממשלה המיועד מר בנימין נתניהו, כבוד שגריר מצרים בישראל, כבוד שגריר הממלכה ההאשמית של ירדן בישראל, חברי כנסת יקרים, התכנסנו כאן כדי לציין 30 שנה להסכם השלום בין ישראל למצרים. כשאנחנו חושבים, כשכל אחד חושב, על שלום עם מצרים, עולות לנגד עינינו שתי תמונות, האחת היא כמובן תמונתו של נשיא מצרים המנוח אנואר סאדאת

והשנייה היא התמונה המשותפת של ראש ממשלת ישראל המנוח מנחם בגין, נשיא מצרים אנואר סאדאת ונשיא ארצות-הברית לשעבר משלבים ידיים, מחזיקים זה ביד זה, מבטיחים לשנות את פני המזרח התיכון כולו. אלה התמונות שאנחנו רואים כשנאמרות המלים "שלום עם מצרים", ובאוזנינו מייד מהדהדות המלים ששמענו גם כאן: "לא עוד מלחמה, לא עוד שפיכות דמים", בקולו, באנגלית, של ראש הממשלה מנחם בגין, נושא את המלים האלה כהבטחה, כתפילה, כדבר אפשרי. הביקור של הנשיא סאדאת בישראל, וחתימת הסכם השלום לאחר אותו ביקור, הם לא רק שתי נקודות בזמן שנתפסו במה שאנחנו קוראים: "פוטו של צלמים", איזה אירוע חד-פעמי שקרה בחיי שתי מדינות. תהליך מהסוג הזה, לפני שקורות התמונות האלה, צריך תהליך עמוק, שמתחיל קודם כול במנהיגות, ומתחיל קודם כול בשקט, בנבכי נפשו של מנהיג, טרם קבלת ההחלטה, טרם קבלת ההכרעה, טרם ההתמודדות עם תוצאות ההחלטה הפנימית שחייבת להבשיל בכל מנהיג טרם הגעה לשלב הזה. והיום, אולי יותר מתמיד, אני חושבת על השאלה הזאת, מה בעצם נדרש ממנהיגות כדי לגשר על פערים כל כך עמוקים בין אומות ובין עמים, כדי להושיט יד לשלום, כדי לייצר את אותו אירוע היסטורי ואותו כוח, שכולל גם את המחיר הנדרש, ובצד הרווח תמיד יהיה לשלום גם מחיר, ברמה הלאומית, ולעתים גם ברמה האישית, זה יכול להיות כאב הקריעה מארץ, או כאב הקרע החברתי שכל תהליך כזה יכול להביא. והחתירה לשלום לא צריכה לבוא רק מתוך אימי המלחמה, התובנה הזאת, מתוך ימי המלחמה יכול לבוא שלום, אבל המחויבות של הנהגה "לחשוב שלום" היא גם בימים שקטים לכאורה, גם בימים שבהם על פני השטח נראה שקט, המחויבות של הנהגה היא לראות מה קורה מתחת לפני השטח, אם אותו חומר נפץ שכבר הביא למלחמות בעבר

אותו דבר שיכול להתפוצץ לנו בפנים יום אחד, ואנחנו יכולים לזהות אותו בזמן, ולנטרל אותו לפני שזה קורה, לפתוח בתהליך ולסיים אותו לפני שנצטרך לחוות את אימי הקרבות הבאים. והתפקיד של הנהגה זה לא רק לשאוף לימי שקט שבריריים, אלא לשלום שהוא אמיתי ובר-קיימא, ומבחנו ודאי על ציר של זמן, אבל הוא צריך להתחיל מתישהו. על כל הנהגה לחתור בראש ובראשונה לשלום, לא כססמה, לא כמלים שאין להן כיסוי. שלום הוא גם לא כפייה מבחוץ. שלום הוא לא כי מכריחים אותנו או כי יש קהילה בין-לאומית שרוצה שלום. זה קודם כול

זאת השאיפה של העם הזה, והחובה של הנהגה לתת לו, עוד לפני שאנחנו מסתכלים על לחצים מבחוץ. והוא צריך להתחיל קודם כול כשאיפה אמיתית וכנה, כשאיפה אישית כנה ואמיתית של הנהגה. ורק לאחר שמנהיג מגיע לתובנה הזאת, רק אז, הוא צריך לבחון את אותם אינטרסים לאומיים נוספים, ותמיד קיימים אינטרסים לאומיים חשובים, הכרחיים, קריטיים לקיומו של העם, אבל לא לראות אותם לעולם כמכשול בדרך לשלום, אלא לראות כיצד אותם אינטרסים לאומיים מקבלים ביטוי בתהליך השלום ובהסדר, כי בסופו של דבר השלום צריך לתת ביטוי מלא לאותם אינטרסים לאומיים. ועוד הרבה לפני שהשלום זוכה לתמיכה מבית, ועוד הרבה לפני שהשלום מקבל ביטוי של פרסי נובל, על כל הנהגה להתמודד גם עם מאבק פנימי,

ועל כל מנהיג לגלות נכונות להתעמת עם תומכיו, להסתכן בכך שתומכיו יהפכו ליריביו, להיות נכון להתמודד עם ביקורת ולעשות כמובן את המירב כדי לשכנע בצדקת דרכו. רק חשוב לומר משהו על העם, כי גם אם המאבק על השלום נדרש כהכרעה פנימית קשה וכואבת ואחרי ויכוחים קשים ומרים, אי-הסכמות לעולם אין פירושן כי העם לא תומך בשלום או כי הוא לא רוצה בשלום. כל עם שואף לשלום, אלף מונים העם בישראל, שלא ידע רגע אחד של שלווה בארצו, לפני הקמת מדינת ישראל ולאחר הקמתה. המאבק לשלום והוויכוח עליו מתחייבים לא משום שלא כולם חולמים על השלום, אלא משום שלא כולם מאמינים שהשלום אפשרי. משום שיש כאלה שחושבים שמחירו גבוה מדי, ויש לו מחיר, ויש כאלה שחושבים שהסיכונים גדולים מדי, וכל המכשולים האלה, תאמינו לי, הם נימוקים טובים, הגיוניים, משכנעים, ולמי שלא משוכנע דיו כל אלה יכולים להיות נימוקים ראויים, או תירוצים לא ראויים, למי שמוכן להרים ידיים במאבק על השלום. ויש עם שרוצה שלום וחולם שלום, וצריך גם מנהיגות שמחויבת לו. ובאזור הזה, ובמדינה הזאת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המותרות של מנהיגות שהרימה ידיים בדרך לשלום. מנחם בגין ואנואר סאדאת עברו את כל הדרך שנדרשה מהם אישית, וגרמו לנו, כעמים, לעבור את מה שנתפס אז כבלתי אפשרי והיום הוא מובן מאליו לכולם. היום כולנו מדברים על אותן תמונות, על אותם רגעים היסטוריים, של הקולות, של התמונות, של הרגעים, אבל הייתי רוצה שהאסוציאציה אצל שני העמים, שהמלים "שלום עם מצרים" שלא נצטרך לחזור אחורה 30 שנה, לא נצטרך לראות מנהיג יורד ממטוס, אלא שהמלים האלה יהיו חוויה יומיומית של ישראלים, שהחוויה היומיומית שלהם היא ביקור, היא טעמים, היא ריחות, היא מאכלים, היא חברים, ולהיפך, הייתי רוצה שהחוויה המצרית של שלום עם ישראל לא תהיה פחד, וחשש וכעס,

אלא גם מזכרות מביקור בתל-אביב ובירושלים ומספרי טלפון של חברים כאן, ואנחנו רחוקים מלהיות כאן.

תפקיד של הנהגה הוא לא רק להגיע לנקודה שבה חותמים על הסכם שלום, אלא לתרגם אותו גם אחר כך למשמעות יומיומית, כי אחרת הוא חוזר להיות דבר שברירי יותר מהרצוי, דבר שאפשר לסכן אותו, דבר שהעמים פחות מחויבים לו מכפי שהיינו רוצים. השלום בין ישראל למצרים, מנהיגת העולם הערבי, והיחסים בין שתי המדינות הם בעלי חשיבות אסטרטגית לשני הצדדים. אני מאמינה בכל לבי, למרות מה שאמרתי על מה שהייתי רוצה לראות את התכנים שלו היום, ולמרות חלק מהקשיים, הקשרים בין שתי המדינות חזקים, והיום יותר מתמיד. ברמה האזורית אין ספק בדבר תפקידה החשוב של מצרים, בהנהגה האמיצה של הנשיא מובארק, שמשמשת ציר מרכזי במאמצים להשגת שלום גם בין ישראל לבין הפלסטינים, והעולם הערבי כולו, כמו במאמץ, שכולנו מקווים שיישא פרי, לשחרור גלעד שליט. רבותי, לסיכום: היום, בכל מה שקשור ליחסי ישראל-מצרים, לשלום בין ישראל למצרים, התפקיד של ההנהגה הנוכחית הוא לא רק להתענג על תמונות מן העבר, אלא לצקת בו תוכן שהוא הרבה מעבר לפגישות, לשיחות ולתובנות בין ההנהגות, להפוך אותו לדבר מה ששני העמים חולקים, כי זאת הדרך היחידה שבה נוכל להבטיח את עתידו של העם, של שני העמים, את עתידו של האזור כולו, ומכאן להמשיך הלאה ולעשות את מה שלא היה מובן מאליו אז, את מה שבעיני מובן מאליו וצריך להיות הכרחי ונדרש, גם במסלולים אחרים עם שכנים אחרים באזור הזה.

תודה לשרת החוץ ציפי לבני. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה לשעבר ושר הביטחון אהוד ברק. יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין, אנחנו מצרפים גם את ברכותינו שלנו ומאמינים שתדע לנווט את הבית ברוח המחלוקת לשם שמים שסופה שתתקיים. היושבת-ראש היוצאת דליה איציק, באמת היטבת לעשות, עם כל הלב ומכל הלב, הבאת הרבה כבוד לבית, והרבה הכרת תודה, הוקרה ואהבה אלייך.

כבוד ראש הממשלה, ראש הממשלה המיועד, שגריר הרפובליקה הערבית של מצרים,

חברי הכנסת, יום חתימת חוזה השלום בין ישראל למצרים, 26 במרס 1979, הוא ללא ספק אחד הימים היותר חשובים בתולדותיה של מדינת ישראל. כל מי שכבר עמד אז על דעתו ודאי זוכר את 19 בנובמבר 1977, יום שבו נשמע לרגע משק כנפי ההיסטוריה, הרגע שבו נחת מטוסו של אנואר סאדאת בנמל התעופה בן-גוריון, הרגע שבו הופיעה דמותו, המוכרת ממרחק, בדלת המטוס לקול תרועת חצוצרות, אחרי לחיצת היד עם ראש הממשלה מנחם בגין, שללא מנהיגותו הרואה למרחוק, גם בתוך כאבו שלו, לא היינו מגיעים אל הרגע הזה, המפגש עם צמרת המדינה על משטח האספלט, הישיבה והנאום כאן בכנסת ישראל,

או הרגעים שבהם צבטנו כולנו את עצמנו כדי להשתכנע שזו מציאות ולא הזיה. במהלך ביצוע הסכם השלום שנחתם 16 חודש מאוחר יותר פינתה ישראל את כל שטח סיני, עד לגבול הבין-לאומי, לרבות היישובים שהוקמו בפתחת-רפיח ובמרחב-שלמה. יחסים דיפלומטיים מלאים נקשרו בין שתי המדינות, הגבול נפתח, תיירים ישראלים נפעמים שוטטו באתרי מצרים שעד אז ראו רק בתמונות, והתקוות הרקיעו שחקים. לימים התברר כי הציפייה לפעמי המשיח היתה מוקדמת מדי, סאדאת נרצח, מבצע "שלום הגליל" פרץ, והשלום התברר כשלום קר. עם כל זאת, השלום עם מצרים נותר איתן ויציב, ושרד מאז את כל הסערות, התהפוכות ומעשי האיבה והטרור שחווינו בשלושת העשורים שחלפו.

זה לא שלום שכולו גן של ורדים, לא שלום שבו העמים נופלים זה על צווארו של זה, אבל זה שלום, שלום של ממש, בראש ובראשונה במובן החשוב מכול, של לא-מלחמה, אבל גם הרחק מעבר לכך. יחד עם רבים מהמבוגרים יותר שבין חברי הבית לחמתי מול המצרים בשדה הקרב בששת הימים, ושוב בהתשה, ושוב במלחמת יום הכיפורים. איבדנו שם רבים מטובי רעינו. הלוחמים המצרים איבדו רבים עוד יותר מרעיהם. בשני הצדדים לא ידענו אז אם ומתי יהיה שלום. אך שלום עושים עם אויבים, ותפקידה של מנהיגות מדינית הוא לאזור את האומץ לקבל הכרעות ואת הכוח לבצע אותן, לא רק לדבר עליהן. זהו שלום שאין ערוך לחשיבותו האסטרטגית ולחיסכון במשאבים שהוא אפשר לנו לאורך 30 שנה. זהו שלום שהוא עמוד התווך ומקור הלגיטימציה לשלום האזורי שמדינת ישראל מייחלת לו, שלום ששני כתליו, המצרי והירדני, כבר עומדים על תלם, אך השלמת בניינו וביסוסו עודנה ממתינה למנהיגות ברוכת עוז וחזון על-פי המופת שהציבו לנו מנחם בגין ואנואר סאדאת ויצחק רבין והמלך חוסיין עליהם השלום. בטוחני שהבית הזה, רובו ככולו, יצטרף אלי בהבעת הוקרה והערכה לנשיא מצרים חוסני מובארק, שהיה שותף, כסגן הנשיא, ליוזמת קודמו ושמר אמונים למורשתו. קיומו וביצורו של השלום בין ישראל למצרים כאבן יסוד אסטרטגית, על אף התנגדות פנימית וחיצונית חזקה, הם תעודת כבוד לנשיא מצרים ולממשלתה ולאומה המצרית הגדולה כולה. חברי הכנסת, עם שוחר שלום אנחנו, וראוי כי ידריכנו תמיד הצו: בקש שלום ורודפהו. אבל למדנו גם כי לשלום דרוש שותף. אנואר סאדאת היה אחד ויחיד. לצערנו, ערפאת לא היה סאדאת וחאפז אל-אסד לא היה סאדאת. ממשלת ישראל בראשותי, לפני שמונה-תשע שנים, עשתה את כל הדרך האפשרית, כדרך שעשה מנחם בגין, עם כל ההבדלים, כדי להגיע להסכם. האתגר המנהיגותי הוצב לפני המנהיג הפלסטיני והמנהיג הסורי, והם נרתעו וכשלו במבחן ההכרעה ההיסטורי. אני מאמין כי גם עכשיו, מול יורשיהם, עדיין לא מאוחר מדי. אנו ניצבים בפני מציאות אזורית ובין-לאומית סבוכה מאוד, רוויית אתגרים, מאיום הגרעין האירני המתפתח ועד איום זרועותיו הקדמיות של הציר הרדיקלי בלבנון ובעזה. מול אתגרים אלה נדרשות מנהיגות ואחריות לאומית. עלינו להיות חזקים, נחושים ומוכנים לקבל פני כל איום, אבל בה בעת לא להתייאש ולא להרפות מחיפוש מתמיד אחר כל פתח לשלום, אחר שותפים אזוריים לשלום ואחר תמיכת העולם בו. אנו עומדים ערב השבעת ממשלה חדשה. אני סמוך ובטוח כי ישראל תמשיך לחתור לשלום עם כל שכנינו, ובכל הערוצים, בנפש חפצה ובעמידה נחושה על האינטרסים החיוניים של ישראל. לא רק למצות כל סיכוי, אלא גם לגבש תוכנית ישראלית להסדר אזורי כולל לשלום ולשיתוף פעולה, שיהיה מטרייה מדינית לשיחות בערוצים נפרדים גם עם הפלסטינים והסורים. אני מאמין שזו אחת ממשימותיה החשובות ביותר והדחופות ביותר של הממשלה העומדת לקום. 30 שנה של שלום עם מצרים מוכיחות שזה ייתכן וזה אפשרי, ואוסיף על כך: אין לזה תחליף.

תודה רבה לשר הביטחון אהוד ברק. אני מזמין את אחרון הדוברים, חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש ידידי וחברי רובי ריבלין, ברכות על בחירתך, ואני בטוח שאתה תעמוד בציפיות של כולנו. חברות וחברי הכנסת, 30 שנה הן פרק זמן שמאפשר פרספקטיבה. אפשר כמובן להפוך את הדיון כאן היום לסוג של ציון, בבחינת שנת זיכרון. אני לא מתכוון לכך. אני מתכוון לנסות ולהבין כיצד ומה חוזה שלום עם מצרים, שהיה הראשון, וממשיך להיות בסיס איתן ליציבות והסדר אזורי במזרח התיכון, מה אנחנו יכולים להפיק ממנו גם אחרי 30 שנה ואולי בעיקר אחרי 30 שנה. ההסכם הזה כפי שעוצב הוא קודם כול בזכותם של שניים, של אנואר סאדאת ומנחם בגין. ראשוניותו, מעמדה המרכזי של מצרים, והעובדה שבראש ממשלת ישראל עמד מנחם בגין, המנהיג הבלתי-מעורער של הימין, מגבירים את הממד התקדימי בחוזה זה. אני מפיק ממנו, אדוני היושב-ראש,

שלושה לקחים. הלקח הראשון, הסכם שלום משמעו סיום הכיבוש. סיום הכיבוש משמעו נסיגה מכל השטחים שכבשנו במלחמת 67'. זה לא רק היה בהסכם עם מצרים. הממד התקדימי פה בא לידי ביטוי גם בהסכם עם ירדן וגם בנסיגה המלאה מרצועת-עזה. מי שמשלה את עצמו מנסה להשלות אחרים שניתן להתגבר על התקדים הזה במקומות אחרים, מכסה את עיניו או מסמא את הציבור. הלקח השני, אדוני היושב-ראש, אין אפשרות לקנות חופש פעולה בגזרה אחת במחיר שלום בגזרה אחרת. אני לא יודע עד הסוף מה היו מניעיו של מנחם בגין בהחלטתו לעשות שלום מלא עם מצרים. ללא ספק,

שהוא קיווה אולי לחופש פעולה רב יותר בגזרות האחרות. האופציה הזאת לא קיימת. לא ניתן לקנות שלום בגדה במחיר שלום עם מצרים. לא ניתן לקנות שלום בגדה במחיר יציאה מעזה. לא ניתן לקנות שלום בגדה במחיר הסכם עם הסורים. או שיהיה שלום כולל, או שנמשיך במצב שעדיף על המצב של מלחמה בכל החזיתות, אבל לא נגיע לשלום כולל. והאשליה שחלק מהציבור מאמין בה, שהשלום הכל-כך חשוב עם מצרים יעמוד בכל מבחן, ולא ניתן לסכן אותו אפילו במחיר משברים חמורים מאוד, חמורים מאלה שכבר עברנו, והם הוזכרו כאן קודם, היא הימור חמור מאין כמוהו. השלום עם מצרים קיים, כי קיימת פרספקטיבה לשלום כולל. אם אין פרספקטיבה לשלום כולל גם השלום עם מצרים יתערער וייפגע. הלקח השלישי, אדוני ראש הממשלה, בדברים שאמרת בנאומך בכנסת ב-27 בספטמבר 1978, ואני מביא את הדברים האלה, אדוני ראש הממשלה, לא מתוך פולמוס, ודבריך כאן היום בעיני מתעצמים על רקע הדברים שאמרת אז,

בדיון בכנסת: אני מאמין שלא יהיה מנוס מתשלום מחיר כבד מאוד למצרים תמורת הסדר שלום. אני מוכן לקבל את המחיר הזה באין מנוס. חייב היה לכלול נסיגות, ויתורים על מתקנים צבאיים ואף פירוזים טריטוריאליים. אולם אני ממאן להשלים עם הטענה כי ויתור על היישובים חייב היה בהכרח להיות הנושא האחרון העומד למכשול בין הסכם ומשא-ומתן לבין שלום.

כי יהיו הסיבות אשר יהיו בעתיד, בסופו של דבר, בכל משא-ומתן, אמרת ולא ידעת מה ניבאת לפני 30 שנה, אם תועמד לבסוף שאלת הנוכחות של ישראל ברמת-הגולן, ביהודה ושומרון, והיישובים שלנו מול שאלת השלום. לא אנחנו נעשה זאת כי אם הצד האחר למשא-ומתן. הם יגזרו גזירה שווה, וכל אותה איבה שממנה חששנו, ובצדק, עכשיו בשאלת היישובים בסיני, תחזור ותתדפק על דלתותינו בעוצמה אדירה לאין ערוך. ולפיכך, אדוני היושב-ראש, אמרת, אדוני ראש הממשלה, החלטתי בנסיבות הללו לא להצביע בעד. ואני בטוח ואני רואה בכך את זכותך הגדולה, כפי שראיתי זכות גדולה ליצחק רבין, לא בעובדה שהוא כאילו בא למקום שבו אנחנו היינו כבר קודם, אלא ביכולת לשנות את הדעה, ללמוד מהמציאות ולקבל החלטות אמיצות מאין כמותן. תודה על נאומך כאן היום. חבר הכנסת אורון, אתה שינית את דעתך? אני אמרתי, לא שיניתי את דעתי. יש עוד כאלה. רגע, דקה. לא שיניתי את דעתי, אבל אני לא הופך את זה למבחן, ולכן היה לי חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, כי אני לא נמצא במקום של "אמרתי". אני נמצא במקום שחשוב לי שיותר ויותר אנשים, לבטח במעמדם של ראשי ממשלות, גם לשעבר, אומרים את מה שאמרו פה היום בכנסת. לא כולם רואים היום את המצב כפי שתואר פה על-ידי הדוברים, גם על-ידי המיועד לראשות הממשלה. שר החוץ המיועד, אדוני היושב-ראש, מאיים על מצרים ומגדף את נשיאה. שר אחר, צפוי לו תפקיד בכיר, כך כתוב בעיתונים, אולי כבר בשעה הזאת הוא נפגש עם מי שנפגשים וכבר יודע מה תפקידו, רואה במצרים איום קיומי שלא מדברים עליו. ידידי דן מרידור, אתה עושה תנועות, אני מדבר על יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לשעבר. את השאר אתה כבר יודע בעצמך. אדוני היושב-ראש, עברתי, כפי שהבנתם כאן, על הדיון שהיה בכנסת לפני למעלה מ-30 שנה. הדיון הזה עמד במתח נורא בין שני עמודי תווך מרכזיים בליכוד ובימין הישראלי, יצחק שמיר ומנחם בגין. הדילמה הזאת, ראש הממשלה המיועד, עומדת גם בפניך. לא תוכל לברוח ממנה. אתה יכול ללכת בדרכו של יצחק שמיר. אתה יכול אולי, ואני מגייס את כל האופטימיזם שבי, לבחור ללכת בדרכו של מנחם בגין. גם אם מנחם בגין המנוח לא סימן כך את הדרך, ואני יודע שהוא לא סימן כך את הדרך, מה שעולה מתוך מורשתו על-פי הבנתי, ותמיד מורשת היא פירוש להבנה, אין מורשת מוחלטת, הוא שלושת הדברים שאמרנו כאן. אני מאמין שאם תאמץ אותם תמצא פרטנר, ואם תברח מהם תמצא אין-סוף תירוצים, אין-סוף נימוקים להסביר למה לא הגעת לשם כי לא היה לך פרטנר. המבחן שלך, המיועד לראש הממשלה, זה לא להסביר לנו למה אי-אפשר, אלא להוכיח לנו כי אפשר. וההסכם עם מצרים הוא הוכחה של שני מנהיגים גדולים, שגם אפשר, שגם צריך, וגם בפרספקטיבה של 30 שנה המעשה הזה נכון מאין כמותו.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים אורון. אני מודה לשגריר המצרי ולשגריר הירדני ולנציג השגרירות האמריקנית ולזקן חברי הסגל הדיפלומטי. אני מודה לכולם. תם סדר-היום. ישיבת הכנסת הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, ו' בניסן התשס"ט, 31 במרס 2009, בשעה 16:00. ישיבת הכנסת נעולה.